בוקר טוב לכולם.

אנחנו יכולים להבין את ההישג של הדיון הזה עוד בטרם אנו מתחילים

אבל בסוף מדובר בעסקים קטנים, כשאתה ואני יושבי-ראש השדולה שלהם, ואני יושבת-ראש הוועדה כאן. העסקים הקטנים טענו,

שסוגרים את כל המשק ומשאירים את חנויות

ואת הטמבוריות פתוחות למתן מענה

אם לא היינו מאפשרים לקנות ברשתות המזון, היית מחויב להיכנס לאתר ולקנות מהם ישירות. כך היינו משאירים אותם חיים ועם קצת אוויר נשימה מעל פני המים,

לחזור לפעילות כמעט שוטפת ועם כמה שפחות בעיות

המשטרה צריכה להיות לגמרי כאן, לא יכולה להיות אכיפה בררנית. לא יכול להיות שעל חנות אחת כן תהיה אכיפה ועל החנות אחרת לא. צריכים להיות מאוד מאוד ברורים גם בקריטריונים של המוצרים שיהיו וגם בנושא האכיפה. הדבר החשוב ביותר הוא שבעלי העסקים הקטנים בתחומים השונים: צעצועים,

אופנה, צריכים להיות

המלאי של עסקי המזון והמסעדות פשוט נזרק לפח, והספקים שלהם כבר לא ייתנו להם אשראי והצ'קים יתחילו לחזור, גם של אלה

אתם לא יכולים לפתוח חנויות שמוכרות מוצרים מסוימים ולסגור אחרות שמוכרות את אותן מוצרים. אתם צריכים לאפשר חיים לצד הקורונה. זה לא מה שבג"ץ אומר.

אנחנו צריכים לשמור על האיזון הזה. אני כן מסכימה איתך שהיציאה מהסגר צריכה להיות מלווה בפתיחת המסחר. אבל במידה ואנחנו רואים שאנחנו צריכים לצמצם חזרה - - - זה לא רק פתיחה, היא סיוע לפתיחת המסחר. מי שניהל פעם עסק מבין שיש עסקים שביום שהם יפתחו את הדלת,

כי הצ'קים שלהם יחזרו, כי הם לא יכולים לשלם לספקים

אנחנו מעדיפים ללכת למקום הפתוח ולקנות שם. אם כבר מחליטים שהילדים נשארים בבית, וזה חזר על עצמו גם בסגר השלישי, צריך מראש להגיד שחנויות הצעצועים הן

תודה רבה לך. את אומרת שאם אנחנו נכנסים לסגר נוסף, יותר חשוב להתייחס לחנויות הצעצועים והספרים כאל חנויות חיוניות כמו רשתות המזון, מסגירה של מחלקות כאלה ברשתות המזון זו התרומה והעצה שלך לדיון הזה. כלומר, לעשות את המצב האופקי.

בעקבות המסע התקשרותי שעשינו לקראת הבג"ץ פתאום הדברים זזו.

אני רוצה להודות לחבר הכנסת פורר. יש פה שניים שטרחו ולוקחים חלק בדיון שמבחינתי הוא מטה לחמנו, ואנחנו באמת נלחמים על הקיום שלנו. בניגוד לרשתות הגדולות והחזקות שהן בבעלות,

אני עובד אצל

אבל בג"ץ בעצם רוחש הרבה מאוד כבוד למדינה ולכן כנראה הדיון הזה נמשך ארבעה חודשים בלך ושוב, לך ושוב. בדיון האחרון עומדת נציגת המדינה ומסבירה שאם אזרח יוצא לקנות

איזה טייק אווי?

יש מיני מסעדה ובחנויות מזון עושים צחוק מכולנו, וליד זה דפקו מכות

חנות הפלאפל כי הוא פתח ומכר מנת פלאפל והוציא אותה 20 מטר קדימה. אתה אומר אכיפה בררנית, ותיכף נשאל את נציג המשרד לביטחון הפנים על

את התחקירים שערכנו בחדשות 13. כעורכת הצרכנות של חדשות 13 כבר בחודש

אני חושבת שצריך להחליט גם מי אוכף את הדבר הזה. זה כמו המסלול לקבל פטור מארנונה לעסק שהיה סגור. גם אני בתקשורת ניסיתי להבין מי אחראי. היה דיון ראשון בבג"ץ בחודש מרץ וניסיתי להבין על

אני מודה שאני כשלתי בהבנה, ולא נותר לי להבין אלא שאף אחד באמת לא יודע מי

כלומר, זה משני הכיוונים.

המוצרים האלה כלא כשרים ואז יכסו אותם. יש להם את כל המנגנונים, הם יודעים. אגב, הם גם ייאכפו את זה. אני מניח שאם הוא היה מאיים על סופר מסוים בשלילת תעודת הכשרות

יעידו על זה בני והחברים שם שאני נתתי שם הופעה מאוד מאוד משכנעת כלפי השופטים כי הצגתי את הבעיה באמת מהשטח. מי שהגיע להגן בחירוף נפש על התקנות ועל העובדה שאי אפשר לעשות את ההבדל בין מוצרים

אני מאוד מכבד אותך על כך שיזמת את הדיון ואני מכבד את חבר הכנסת עודד פורר, אבל האמת צריכה להיאמר. מי שאפשר את הניצול הציני הזה זה הממשלה וכנסת ישראל.

שם אנשים שיודעים את זה. יצאנו לרחובות ויצאנו בהפגנות ואמרנו את זה בכל מקום. מדברים על

אנחנו רואים שהם מוכרים את זה חופשי. כמו שתואר כאן, ולא אחזור על זה,

זה הולך ביחד עם זה שאנחנו כבר הרבה זמן

תקשיבי טוב למה שאני אומר, יש זעם אדיר ברחוב.

אבל אני יותר בקשר איתם כי אני מוכר

אדם אומר לי: אין לי לטיטולים.

אם תכשירו ואם

המלחמה של שר האוצר ישראל כץ היא לפתוח את המסחר, ואני איתו בעניין הזה. כיושבת-ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים

אני נלחמת יחד

אם אתה לא מסוגל לאכוף את החרדים, ארבעה רימוני הלם, שני הרוגים - - - אנחנו לא בעניין של החרדים.

כולנו נפתח את החנויות. אני רוצה לפנות לנציג המשרד לביטחון הפנים?

לי יש שתי חנויות, האחת בשדרות והשנייה

האם זו הייתה אותה שוטרת נחמדה? אותה שוטרת נחמדה שאמרה לי שהיא לא מכירה את החוק הזה ושהיא לא יודעת על זה שצריך לכסות

כמובן שלא אוכל להתייחס למקרה ספציפי זה או אחר, אבל לפחות הציפייה היא שהאכיפה תהיה שוויונית בכל

בהקשר לדברים שנאמרו כאן, אני כן חייב לציין שלא מדובר באיזושהי פעילות שיטור רגילה או טבעית של

הם יעבירו לכל הגורמים הרלוונטיים, וביניהם גם למשטרת ישראל, את הנוסח.

תשאלי אותם אם התקנות בכלל ברורות להם והאם הם מבינים את התקנות. המשטרה עצמה לא מבינה את התקנות. אנחנו רואים כל הזמן

אם הן היו היה clear cut היה קל לעשות את זה. הן צריכות להיות clear cut. איך אתה מסביר את זה שבשדרות יש חוק אחד ובנתיבות יש חוק אחר? האם זה הדמות של השוטר?

כל ההנחיות מופצות לכל הגורמים בכל המחוזות. לא אמורה

באת לפה לתת תשובות ואתה מפנה אותנו לגורמים אחרים.

זה היה קרב גדול בכלל שהם יופיעו היום.

זה סיפור עצוב שנציגי המשטרה והמשרד לביטחון הפנים לא הסכימו להגיע היום לדיון. הפעלנו את כל הקשרים הכי גדולים כדי שכן יגיעו. הם בכלל

אתם צריכים לעבוד על זה.

אני באמת לא מבינה את זה.

אבל אם בסופו של דבר המסחר ייפתח בשבוע הקרוב אז כמובן שהבעיה תיפתר ובשלב הזה לא יהיה צורך לתקן את התקנות. אבל החשיבה מתקיימת.

וממנו ללמוד איך לכתוב את התקנות כדי שאפשר יהיה ליישם אותן.

האלה ברשתות המזון, אתם צריכים להבין שיש לפתוח את העסקים הספציפיים האלה, בדיוק כמו

ים גם בתוך משרד המשפטים וגם עם המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל, וזה שיקול שאנחנו בוודאי מתחשבים בו כשאנחנו מגבשים את התקנות יחד עם המשרדים. שוב, אציין שנמצאת כאן לילך

אם משרד המשפטים אומר דבר שכזה אז זה אומר שהם צריכים לאכוף והם לא אוכפים. אני אצא עם זה, תודה על הסיוע. אנחנו גם אמרנו את זה במענה לבג"ץ. לילך, השיחה איתך מאוד מאוד חשובה ואנחנו רוצים להיות פרקטיים. היה פה נציג המשטרה. למעשה, הוא לא אמר לנו שום דבר, למרות שהוא

בג"ץ קיבל שזו לא האופציה המועדפת,

בין האופציות, זו האופציה הכי מועדפת. אני מציעה שנדבר באותה שפה. נכון, בדיוק. אבל יש מוצרים שהם חיוניים לאנשים מסוימים בתקופות מסוימות, כמו למשל, הדוגמה הבולטת היא מטריות כשיורד גשם.

כל הדבר הזה הוא חדש לכל המפקחים. למעשה, כבר לא כל כך חדש כי אנחנו מדברים כבר על שנה. האם יש מינהלת של המשטרה והיא אומרת: בגזרה הזו השוטרים, בגזרה הזו הרשויות? האם זה כך

אני בטוחה שבהקשר של היכולת לאכוף ואיך מתפרסת האכיפה, מתי מחלקים את זה לפקח, לשוטר או למפקח של משרד ממשלתי, אורי יוכל להסביר בצורה יותר טובה ממני. שאלנו אותו את זה והוא לא הסביר.

לגבי רשימת המוצרים החיוניים,

פתיחה של עסק נוסף יוצרת עוד התקהלויות ומסכנת בריאותית.

אם אתם רוצים שזה באמת ייפתר, אני מבקשת ממך לדבר איתם היום ותבקשי מהם לשלוח לך רשימות, זו הקריאה שלי,

בסדר גמור.

הדיון הוא כל הזמן

תן לנו בשורה, בבקשה.

בג"ץ. הבג"ץ בחן את האפשרויות שניתנה בעמדת המדינה. כמו שכתוב גם בעמדת המדינה, השר, שר

אנחנו כמובן קשובים לדברים שנאמרים ולדברים שעלו, אני כתבתי את הדברים. אבל גם המחשבה להפוך את הסדר. כלומר, במקום לשים ניילונים על מוצרים ולהוציא אותם

לאפשר להם להיות פתוחים, כמו חנויות אופטיקה. בסופו של דבר, אין לדבר סוף. כל דבר יכול להיות חיוני במקרים מסוימים בסופו של דבר. בסופו של

לא היה להם זמן עד היום לעשות את הרשימה,

אנשים קורסים, איזה שנה קורונה? אנחנו עם מלאים, הכול נגמר. בינתיים קונים

אני יוזם מחאת הקמעונאים לפני שלוש שנים בנושא 75 דולר. לפני שבוע הבנתי שיש בעיה עם הסופרים הגדולים ונסעתי לחצי חינם והסרטתי סרטון שהפך להיות ויראלי, מעל מיליון צפיות. השתתפתי גם בתוכנית חיסכון של גדעון אוקו. אני יזמתי הפגנה ביום ראשון

תודה רבה לך. אמרת דברים מהלב, זה מאוד חשוב, אבל לא לבוא בטענות כי בגלל זה קיימנו את הדיון. אני חייבת לסיים את הדיון כי הזמן קצוב. הגר יהב מהמגזר העסקי,

אם תלכו למקום של רשימה אז שעד היום לא מכר ספרים יניח ספרים וימכור ספרים, ותיצרו פה כאוס ואפליה לא הגיונית. תנו לאנשים שרוצים לשרוד את האפשרות לפתוח.

תנו להם לעבוד. זה בדיוק מה שאמרנו. אבל דיברתם פה על רשימה. לא, אמרנו וביקשנו מכל אחד לאמץ את המצב

צריך לקבל כרגע החלטה לאפשר לפתוח את כל המסחר. נשמח שתהיו כוח עזר במאבק הזה. עמדת לשכת המסחר לאורך כל הזמן הייתה לפתוח את כל המסחר. אוקיי, אז אנחנו באותו עמוד. אנחנו צריכים לסיים. לסיכום, קודם כול, אני שמחה מאוד שהדיון הזה התקיים. הוא היה מאוד מאוד חשוב. כמו שאמרתי בהתחלה, יש לי יסוד סביר להניח שהחלטת בג"ץ התקבלה אתמול בעקבות סד הזמנים, שידעו שהיום מתקיים על זה דיון ורצו להגיע עם תשובות ברורות ועם עמדת בית המשפט שמרח את זה ארבעה חודשים שבעיניי הם מיותרים. התרומה המשמעותית של הדיון הזה שאתמול התקבלה החלטת בג"ץ ויש לנו כבר עם מה לעבוד, יש לנו חומר גלם שממנו אנחנו מתחילים, וזו תרומתו הגדולה של הדיון שנקבע להיום. לגבי ההחלטות שיוצאות עכשיו מהדיון באופן פרקטי - ראשית, אני קוראת לממשלה ולכל הנציגים שישבו פה לפנות לנציגי העסקים הקטנים והבינוניים, לחנויות האופנה,

ושהם יהיו חלק מתהליך קבלת ההחלטות הזה. אני גם קוראת לכם לפנות אליהם בצורה רשמית, לא ליד ולא בכאילו, ולשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטות. אני גם קוראת לכם, פנו אליהם בחזרה ותגבשו מסמך אותו תעבירו אותו לכולם, גם למשרד הכלכלה, גם למשרד המשפטים וגם למשרד האוצר, גם למשרד הבריאות וגם למשרד לביטחון הפנים. תפנו, תעבירו אליהם מסמכים. אני דורשת מכל חמשת המשרדים האלה לשתף אתכם בתהליך קבלת ההחלטות. בנוסף, אני מבקשת ודורשת כן לבחון מאוד מאוד מאוד ברצינות להכניס לרשימת החנויות הפתוחות שמוכרות מוצרים חיוניים את המוצרים שדיברנו עליהם כאן: צעצועים, ביגוד, בוודאי לילדים, ואני לא מדברת עכשיו על מעצבי אופנה אלא על ביגוד בסיסי, וגם ספרים שהם מזון לנשמה שנדרש. החנויות האלה צריכות להיפתח זו הדרישה שלי. בתקופת סגר מוצרים חיוניים זה גם צעצועים וגם ספרים וגם בגדים לילדים. בדיוק כפי שנפתחות חנויות האופטיקה, צריך לתת גם לכם. זה חנויות קטנות עם התו הסגול, שאליהן נכנסים מקסימום שניים-שלושה אנשים. אני דורשת ממשרד המשפטים, מהמשרד לביטחון הפנים, וממשרד הפנים, שלא שמענו אותו, שתהיה אכיפה שוויונית, שיהיה נוהל ברור של אכיפה ושניתן יהיה גם לכבול במצב בו האכיפה היא לא שוויונית. ברגע שיש נוהל ברור ניתן לפנות אם זה לא נאכף שוויוני. שמענו פה שהמינהלת מתכללת את זה, אבל שגם במשטרה וגם ברשויות המקומיות צריכה להיות אכיפה שוויונית. אני מבינה שהמינהלת אחראית על פעולות האכיפה, ויש לנו לפחות כתובת, אבל המינהלת הזו צריכה להוציא נהלים ברורים. אני דורשת שהרשימה שביקש בג"ץ תהיה באמת סגורה וברורה, מהיום, לא ממחר. בג"ץ אמר אתמול שבעה ימים, ושבעת הימים החלו להיספר מאתמול, בלי הארכות. הרשימה צריכה להיות ברורה, וגם איך אוכפים את זה. אנחנו נתנו פה רעיונות: גם כיסוי אותם המוצרים, גם הוצאת המוצרים האלה מהברקוד. צריך להיות ברור שמי שלא עומד בתקנות האלה נדון לקנס כספי וגם צו סגירה. אני דורשת שיתחילו באופן מיידי, וכבר היום,

בלי קשר להחלטת הממשלה על יציאה מהסגר. אין קשר. בג"ץ לא אמר מילה על זה, וגם אני לא אומרת מילה. אנחנו נשמח ונברך. כיושבת-ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים אני רוצה שהמסחר ייפתח כמה שיותר מהר. אני מפרידה בין שני ההליכים. שבו כבר עכשיו ותקבעו נהלים ברורים. יחד עם זאת, אפשר לצאת מהסגר. יכול להיות שעוד חודש נשוב לסגר והנהלים האלה צריכים להיות ברורים מהיום הראשון של הסגר ולא שאז יתחילו.

הנהלים צריכים להיות כתובים וברורים תוך שבוע ליום שבו נצטרך אותם, בלי שום קשר. אני מנתקת בין שני ההליכים האלה. אני תובעת מהמשטרה להחיל את האכיפה כמו שצריך, כמו שכתוב בחוק, בצורה שוויונית, בלי הקלות. כפי שאמרנו, גם קנסות, ואם אפשר גם סגירה מינהלית, זה גם כן ירתיע. אם זה יקרה פעם ופעמיים וזה ייפסק, ולכן זה חשוב להרתעה. שוב, הרשימה צריכה להיות מוכנה ממחר. הדרך לאכיפה, כפי שאמרנו, כיסוי והוצאה מהברקוד צריכה להיות מוכנה ממחר. אני קוראת לכל משרדי הממשלה: כלכלה,

ביטחון פנים,

משפטים, לשבת יחד איתכם ולשתף אתכם בתהליך קבלת ההחלטות. תודה רבה לכם, תודה רבה על שיתוף הפעולה. ישיבה זו נעולה.